(תרגום חופשי מהשפה האנגלית): אחר צהריים טובים, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו לוועדת החינוך, התרבות והספורט בכנסת ישראל.

אנחנו יודעים שברמת הממשלה יש הרבה